היום יום רביעי, ח' באדר התשפ"ג. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הבריאות בנושא הצעת חוק זכויות החולה (תיקון סידורים לעניין